הנושא: הצעת תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2020)

התשפ"א-2020, הצעת תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2021), התשפ"א-2020. אני שמח שגם התקנות של 2021 הספיקו להגיע

אני אומר את זה עכשיו למגדלים,

אני אומר את זה גם למשרד: בסוף, כפי שאמרתי בדיון הקודם, נצטרך ליישר קו עם הלולים החדשים. אני רוצה שהמגדלים והמועצה ישמעו: אנחנו

אבל יש שלב מסוים שאי אפשר להמשיך עם המצב הזה כפי

כי בסוף לא תהיה ברירה המכסות לא יעודכנו בעתיד, ובעוד כמה שנים אפילו יהיו גם צווי סגירה.

רואה את המגמות. אז תעבדו על זה מהיום. תודה

הלוואי שכולם ינהיגו את זה.

להגיד לפרוטוקול שמבחינת משרד החקלאות לו נאשר את התקנות היום, התהליך הוא 60 יום להגשת בקשות אם הממשלה תשנה את החלטתה ותעדכן אותה והם ייכנסו

ובתנאים המסוימים שאנחנו נותנים העדפה גם ללולי מעוף וגם במכסות הקיימות אנחנו נותנים העדפה. יכול להיות שהיא לא מספיקה, אבל זה מראה מקום של תוספת 1% ללולים ללא כלובים. למה אתם לא מוציאים

אנחנו לא מקיימים דיון אבל אמרתי אני אתן

בקצרה: הדיון על הביצים בהקשר להודעה אתמול מישהו גידל ביצים במערכת הפוליטית. אנחנו בביצה מקושקשת כבר חצי שנה. קודם כול אני מצטרף

אני אחזק את הדברים שאמרת בפתיח, שהלוואי שהיינו היום בכל משק הביצים בלולי מעוף. ותוסיף שאמרתי: ראו הוזהרתם בשנה הבאה יהיה קשה יותר מהשנה. יחד עם

נכון, זה אותו דבר. אבל מגיע הרגע שבו אנחנו צריכים להגיד: די,

תודה.

בבקשה. - - - ההתרוצצות כאן לחקלאים היקרים שנמצאים בחוץ וגם לרפורמה שהיא רפורמה חשובה גם למען בעלי החיים וגם למען ההולכים על שתיים,

אני מנסה בכל כוחי להפעיל את כל המערכת להתכנס לדבר הזה. אני יודעת שאנחנו יכולים.

יש לי שיח איתם בנוגע לרפורמה. יחד עם זאת אנחנו נתקלים שוב ושוב

הנקודה השלישית: עד שתהיה רפורמה ואני שמח מאוד על היוזמה של יושב-ראש הוועדה לכתוב היום את התקנות כאילו כבר יש רפורמה, זה הרס החקלאים.

אז לזה צריכות להתלוות תקנות חדשות, לא אלה של היום. אני רוצה לומר מה שהזכרתי

אני אשמח בכל מקרה גם לקבל את ההתייחסות של משרד החקלאות בעניין. אני מציעה לחברי הוועדה לקבל החלטה שמבוססת על אותם נתונים ומידע. הצדקה ורציונל, נכון?

בבקשה, משרד החקלאות, נתחיל מהסוף להתחלה עם השאלה המהותית ורצינית של היועצת המשפטית של

תן לנו סקירה מה הגודל שלו?

אם אני זוכר נכון: הם קיבלו חמש מכסות, והם בנו אותו לעשר מכסות ויותר.

תסביר לאנשים. כרגע יש להם 2.5 מיליון ביצים. זאת מכסה לא קטנה של חמש מכסות שהם קיבלו לראשונה ב-2017. פעם ראשונה שהשתמשנו בהגדרה של יישובים חדשים, והם קיבלו חמש

יש להם 60 יום ללכת, הם מסוגלים להביא את זה. שינוי בהחלטת הממשלה לתת להם על שלוש השנים שהם לא קיבלו מכסות, להכניס אותם להגדרה של יישוב חדש. הם ייכנסו אוטומטית. למה אני צריך עכשיו לשנות מעשה בראשית? אני לא מבין אתכם. עם כל הכבוד, גם אני

התשס"ט-2009, "המועד הקובע" ט"ז' בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020); "המועצה" המועצה לענף הלול שהוקמה לפי סעיף 2

שתהיה שווה למכסה האישית לייצור ביצי מאכל לשיווק שנקבעה לו לשנת התכנון הקודמת. הערות לסעיפים 3,

ב-30 השנה האחרונות תוספות המכסות האישיות מפורטות בסעיף 4 שזה מכסות קבועות. עמדתנו היא שמה שהופיע היום בסעיף 8 כמכסות זמניות צריך להופיע

הרי אף אחד לא יכול לצבוע את זה. אז זאת סתם אמירה שאין לה בסיס. מוטי, אבל אתה מבין - - כן, אני מבין. אתה מבין שיש בעיה עם זה שאנחנו עושים תקנות כדי לעודד את המשק המשפחתי ובסופו של

זה ב-4?

אנחנו משקיעים בדיון הזה אל תעבדו עלינו. אני מוכן להקשיב לך לכל טענה בכל התקנות. כשאני אומר ל-4, תגיד לי ל-4. סעיף 5, בבקשה. אם טעיתי בסעיף אז אני מתנצל. אז תתנצל בסעיף הבא בדיון הבא. סעיף

לאחר קביעת המכסה לכלל המבקשים בקרב אוכלוסייה

תועבר המכסה לחלוקה בקרב המגדלים לפי פסקה (8); עד 10 מכסות מתוך ההיקף

והכל אם שיעור המגדלים החדשים שייצרו באותו הלול לא יפחת מ- 50% והבעלות בלול היא של כל המגדלים המייצרים בו, אם הוא מגדל פטם, גם בלול מהמפורטים להלן: בלול חדש ביישוב שבו מצוי

ofot.org.il (להלן, אתר האינטרנט של המועצה); הדרך והמועדים להגשת בקשה לפי תקנת משנה זו יפורסמו באתר האינטרנט של משרד

בקשה לקבלת מכסה ניתן להגיש רק לפי אחת מפסקאות (1) עד (8) שבתקנת משנה (א), בהתאם לבחירת

תערוך ביניהם הגרלה, לאחר קביעת מכסה לפי פסקאות (1) ו- (2) תערוך ועדת המכסות הגרלה בין כלל המבקשים לעניין אותה פסקה לתקנת משנה (א) ותקבע מכסה אישית כאמור באותה פסקה לתקנת משנה (א) לזוכים בהגרלה, הגרלה לפי תקנה זו תהיה

לי יש מלאי של ביצים במקרר, אין לך מה לדאוג.

רק קח בחשבון שהוועדה לא עובדת אצלך, והשבוע הבא כולו לפריסת הסיבים האופטימיים בוועדת הכלכלה. היום אין מקצה שיפורים, זה ייגמר היום. אם לא ייגמר חפשו בשביעיות. בעיקר אלה שיש להם,

אחרי כן אנחנו רוצים להוריד את המילים:

אני לא רוצה להגביל.

הערות נוספות, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש, בסעיף (2) בחלוקה של 25 מכסות בעדיפות לאומית: "ובלבד שלא נקבעה

אני מנהל השירותים הווטרינריים.

אני מבקשת לסיים את דבריי. תודה, גברתי, סיימת את דברייך.

תמיר גשן, בהמשך. לא עכשיו.

תוספות קבועות ועדת המכסות תקבע לבעל מכסה שוויתר בשנת התכנון או

לטובת האגודה החקלאית שבה נמצא משקו,

תוספת מכסה בהיקף של עד 25,000 ביצים לכל

אם התקיימו כל אלה:

כי מדובר באתר חדש,

המכסה הכוללת שתוקצה לפי תקנת משנה (א) לא תעלה על 34 מיליון

בעל מכסה שנקבעה לו תוספת חד-פעמית מכוח תקנה 8(א) לכללי 2016 לא יגדל את מכסתו או חלק ממנה בלול הבסיס, אלא אם כן בזמן שחלף ממועד העתקת הגידול ניתן ללול

הוא מייצר את מכסתו בלול המצוי ביישוב באזור עוטף עזה - תוספת של 4.4 אחוזים מהמכסה כאמור.

ועדת המכסות תקבע לבעל מכסה תוספת של 1 אחוז מהמכסה שנקבעה לו לפי תקנה 4 אם הוא מייצר את מכסתו בלול

וכי אם לא מתקיימים בלול התנאים הקבועים בתקנה 9(ב)(4)(ב) ניתן היה לייצר את מלוא המכסה, לרבות התוספת בהתאם לתקנת משנה (ה), בהתאם לדרישה האמורה קודם לשנת התכנון, בתקנת משנה זו, "לול חדש" כהגדרתו בתקנה 1, לרבות לול שראו בו לול חדש לפי כללי 2016, כללי 2017, כללי 2018 או כללי

זה לול ישן.

אז חכה, סליחה.

להתייחס, בבקשה. עזוב את שינוי הנוסח. אם אתה מבהיר שעשיתם זאת - - זה אני ואתה מצביעים,

חכי, למה את ממהרת, תמר?

בניסוח ולא רק בניסוח, אלא גם בהבהרות שלכם היה ניתן להבין שיש היום

תודה, רבותיי. אנחנו הגענו לשעה שאני חייב לנעול את הדיון. הקראנו עד סעיף 8 כולל. לקראת הדיון הבא כל מי שיש לו הערות, אם אני לא אקבל אותן לפני הדיון הבא לא יהיה הפיליבסטר שהיה היום. מי שיש לו הערות שיביא לי אותן. אנחנו נדאג שמשרד החקלאות יתייחס. אם יש תשובות יקבל, לא יקבל, יאמר מה התנאים. בדיון הבא נסיים את ההקראה והתייחסות להערות שהוגשו לנו ונצביע. תודה, הישיבה נעולה. מה אתה רוצה להגיד לי? אם אפשר לבקש ממשרד החקלאות לשבת איתנו. אין זמן לשבת. תתכתבו. אם צריך אני מוכן לדאוג לכך שיפגשו אתכם.

תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.